מה יותר טבעי מאשר שאתה תשב על הכיסא של יושב הראש של הוועדה הזאת. אני עוד זוכר שאתה היית ראש מועצה ואני במשרדים ממשלתיים ותמיד יצא לנו ככה לעבוד ביחד ותמיד כשאתה אומר פריפריה,

זה מיכאל ביטון. באמת, הוועדה הזאת וזה שאתה יושב